צהרים טובים. אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת המשנה של ועדת החינוך, התרבות והספורט, ועדת משנה לספורט. היום ט' בטבת התשע"ט. הנושא שאנחנו ביקשנו לקיים עליו דיון זה התקציב שיועד לספורטאים בני העדה האתיופית שלא הגיע ליעדו. זה דיון דחוף בעקבות החשיפה שאנחנו גילינו שהתוכנית הממשלתית "קידום שילוב יוצאי אתיופיה בספורט" לא מיושמת. דווקא בעניין הזה אני יכול לדבר אולי בגוף ראשון, כמי שהיה מנכ"ל משרד העלייה והקליטה, שהוביל יחד עם חברת הכנסת פנינה תמנו שטה את התוכנית הזאת. אני רק אזכיר לנוכחים פה, שעוד בקדנציה הקודמת התוכנית הזאת נולדה, אחרי שדוח מבקר המדינה ביקר באופן קשה מאוד את הממשלות,

על הכספים שהוקצו לטובת שילובם של יוצאי אתיופיה בישראל ולא הגיעו ליעדם. אני חושב שהביטוי שהשתמש בו אפילו המבקר אז זה מה שנקרא: הכסף עבר בצנרת ונדבק בדפנות, בסוף מה שהגיע זה הטפטוף. לצערי נחשף פה שאפילו לא הגיע הטפטוף. אנחנו גילינו שישנם 10 מיליון שקלים לטובת ספורטאים יוצאי אתיופיה שלא נוצלו בכלל. אני רוצה להודות ליושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת מרגי, שאפשר את הדיון הזה בטווח זמן קצר מאוד, וגם מבחינת לוח הזמנים שלנו, אנחנו מחויבים לסיים את הדיון בשתיים. אני לא רוצה להאריך במילים. אני כן ארצה לשמוע את ההתייחסות גם של משרד הספורט וגם של משרד המשפטים ככל שהוא הפריע למישהו לבצע, וכמובן למשרד ראש הממשלה שאמור לתכלל. אני אתן לחברת הכנסת פנינה תמנו שטה, כמי שגם חשפה את העניין הזה, להציג ואחר כך לחבר הכנסת רזבוזוב ואז נשמע את המשרדים. בבקשה חברת הכנסת. תודה, אדוני היושב-ראש. אני גם אצטרף למילים החמות שאמרת ליושב-ראש ועדת החינוך יעקב מרגי, שתמיד נכון להיות בצמתים הנכונים כדי לדאוג שהבית הזה מפקח ודוחף עבור האוכלוסיות השקופות. יש כאלה שמשתמשים במונח הזה כסוג של קלישאה ויש כאלה שבאמת מבינים שצריך לפעול למען האוכלוסיות המוחלשות. אני חייבת לומר, שבלא מעט נושאים אנחנו נוגעים בבית הזה. לא זכורה לי תכנית כתובה, שנלקחה לגביה החלטת ממשלה שכל כך הרבה אנשים עמלו סביבה ובמשך שנתיים, גם לאחר שהאוצר העביר את הכספים, דבר לא נעשה. כשאני יושבת כאן, אני רואה את הילדים הרבים, את ה-2,000 ילדים שיכולים היו ליהנות מהתוכנית המשמעותית הזאת, תכנית כל כך חשובה. גם כששואלים אותי למה תכנית ספציפית לילדים יוצאי אתיופיה, אני הייתי ממליצה לכל אותם פקידים שעיכבו את התכנית הזאת מלצאת לפועל, לרדת לשכונות, להסתכל בעיניים לילדים האלה בני 8, 9, 10, 11, לראות כמה הם מבריקים, מיוחדים, בעלי כישורים. רבים מהם אמרתי את זה גם בחשיפת הפרשה יכולים היו להיות הגאווה הישראלית הבאה. להגיד להם למה באמת התכנית הזאת לא יצאה, למה? מבחינתי התשובה מאוד ברורה. אם אלה לא היו ילדים יוצאי אתיופיה, אם זאת היתה אוכלוסייה יותר חזקה שמיוצגת בבית הזה ביתר שאת,

אם אלה אוכלוסיות אחרות שיש להם נגיעה או קרבה יותר לשלטון, אין לי ספק בכלל שהתכנית הזאת היתה יוצאת לפועל. אני מתביישת מתביישת בשבילכם. ותאמינו לי, יש הרבה דברים שאפשר להגיד עליהם שהם דיונים פופוליסטיים, חשיפה לא בדוקה, אבל כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה הזדמנויות נתנו למשרד הספורט כדי ליישם את התכנית הזאת. אני עצמי נפגשתי עם המנכ"ל יוסי שרעבי שנמצא אתנו לפחות פעמיים,

כל כך הרבה שאלות שמנו בפניכם:

איזה תמריץ צריך בשביל להוציא לפועל תכנית, שאמורה להוציא את הילדים האלה מהשכונות, תכנית שאמורה להנגיש את הספורט לילדים שידם אינה משגת? תודה רבה. תודה, כבוד היושב-ראש.

אני מיומי הראשון בכנסת אומר

לא צריך הרבה תקציבים. תמיד בספורט עם כסף קטן אפשר לעשות דברים גדולים. ביחס לתקציבים שעוברים בוועדת הכספים מעל לשולחן, מתחת לשולחן, זה לא משנה באיזו צורה, בספורט צריך כסף קטן כדי להפוך ולשנות לאנשים את החיים. אני יכול להגיד לכם שהמשרד קיבל לא מעט כסף, לפי מה שאנחנו שומעים 10 מיליון שקלים פלוס המצ'ינג של המשרד לאורך כמה שנים.

אל תסתכל עלי ככה, יש נתונים, אתם תגידו את הנתונים.

אני קיבלתי נתונים, היינו בוועדת העלייה והקליטה, אני קיבלתי את הנתונים מיושב-הראש, הם פרוסים לכמה שנים, אבל גם שני מיליון ש"ח בשנה עם המצ'ינג של המשרד זה הרבה כסף. בכסף הזה הייתם יכולים לעשות הרבה דברים, להוציא הרבה ילדים מהרחוב ולשנות להם את החיים, לתת להם מוטיבציה ולעשות ניסים עם הכסף הזה, המון כסף. הייתי גם ברשות מקומית, אני יודע כמה באגודה קטנה עם 20,000 שקל אפשר לשנות. כשאנחנו מדברים פה על מיליונים, אני בטוח שאפשר היה לעשות. אני מדבר כאן אל חבריי במשרד הספורט, אנחנו עובדים הרבה יחד, הרבה משתפים פעולה. אם אתם נתקלתם בבירוקרטיה, בקשיים מול משרד המשפטים, תבואו, תבואו אלינו. אתם יודעים שפנינה מובילה את התכנית, יושב-ראש ועדת המשנה לספורט, עודד פורר שגם היה מנכ"ל המשרד והוא יודע בדיוק, ואני כאיש ספורט תמיד אתמוך ואעזור. אני חושב שחבל, עכשיו זה כבר קול זעקה. אנחנו חייבים דווקא ברגע הזה כולנו להתגייס, להעביר וליישם את התכנית הזאת ולא להחזיר חזרה את הכסף, כי ברגע שהכסף יחזור בחזרה למדינה, במקום לספורטאים הוא ילך לאברכים. אני לא נגד אוכלוסייה כזאת או אחרת, אבל אני יודע לאיפה הכסף הולך, אני רואה איך הכול מתנהל בוועדת הכספים. אני רואה ויודע בדיוק לאן הולך הכסף. הכסף הזה, גם אם זה שני מיליון ש"ח בשנה, חמישה מיליון ש"ח בשנה עם המצ'ינג, 10 מיליון לארבע שנים,

המון כסף לאוכלוסייה לאותם ספורטאים.

אני רואה שמנכ"ל המשרד נמצא פה. אני אתן לך להתייחס ובוודאי גם לאנשי משרדך, ככל שירצו. אני רוצה רק לשמוע עוד קצת מהאנשים שהגיעו לכאן כאורחים. אני רק רוצה לשים על השולחן את המסמך של התכנית לקידום שילוב יוצאי אתיופיה, כפי שאתם הוצאתם אותו, נייר המשרדים שלכם. מדובר בתכנית עם תקציב ארבעה מיליון שקל

חמישה מיליון שקל ב-17', חמישה מיליון שקל ב-18' וצפי גם לחמישה מיליון שקל ב-19'. על הבסיס הזה כשאתם מדברים, אני מבקש שתתייחסו לכמה מהשאלות, שלפחות נשים אותן על הבסיס של מה שהחליטה הממשלה. בין היעדים שקבעה לעצמה התכנית היה הגדלת מספר הספורטאים הפעילים יוצאי אתיופיה מ-1,500 ל-4,500. מה המספר שאנחנו נמצאים בו היום? מנהיגות הכשרת 80 מדריכים ומאמנים יוצאי אתיופיה, כמה מנהיגים ומדריכים הכשרתם במסגרת התכנית? 40 ספורטאים מוכשרים מקרב יוצאי אתיופיה, שילובם בספורט הישגי, כמה כאלה יש באמת? האם עמדתם בזה?

תוכנן להיקלט במשרד רכז ארצי, שינהל את התכנית בשטח ויתכלל את הפעילות, יחד עם שלושה רכזים מחוזיים שייבחרו מתחתיו. מי הרכז? מי הם הרכזים המחוזיים, אם יש כאלה? מה הם התמריצים שניתנו לאגודות הספורט המשלבות ספורטאים יוצאי אתיופיה? איך זה בא לידי ביטוי בתקנות התמיכה שלכם? לגבי התקציב, מאחר שלפחות לפי המידע שיש בידינו, התקציב הזה לא נוצל, לא ב-16', 17', 18', מה יקרה בואך 19'? האם ב-19' יהיה רק חמישה מיליון עוד פעם, או שתחזירו עכשיו, תעשו איגום של כל התקציבים שלא נוצלו ותייצרו איזושהי תכנית? לפחות לפי הנתונים האלה, צריך להיות לכם בכיס סדר גודל של עוד 15 מיליון שקל נוספים, כי לא ניצלתם אותם בשנים קודמות ואין סיבה שהם יחזרו לאוצר. אתן ברשותכם לכמה מהאורחים שהגיעו לפה להתייחס, ובסוף תוכלו להתייחס לכול במרוכז. זיוה מקונן,

אגודת יהודי אתיופיה. שינינו את השם מאז שאדוני היה מנכ"ל.

תודה רבה על הדיון וכמובן לחברת הכנסת תמנו, על הדחיפה ועל העמידה על המשמר כדי לעקוב ולראות מה קורה. משרד התרבות והספורט לא רק בנושא של הספורט לא מטפל, אלא גם החוק שעבר חוק להקמת מרכז מורשת יהדות אתיופיה כבר שמונה שנים לא פועל, ושם התקציב במקביל למשרד הספורט, זה חמישה מיליון שקלים. אנחנו מדברים על כ-50 מיליון שקל ביחד, שלא מנוצלים על ידי משרד התרבות והספורט למען קהילת יוצאי אתיופיה.

מרכז המורשת לא הוקם, המועצה לא פעילה שנה שלמה. השרה דיברה במליאת הכנסת, באה ואומרת: הכספים לא נשארים אצלי, הם חוזרים לאוצר. מתי הוקצו ה-50 מיליון שקלים האלה? שמונה שנים מאז שהחוק עבר, חוק מרכז מורשת יהדות אתיופיה, כל שנה - - - אני זוכר שכמנכ"ל משרד הקליטה רצינו לעשות את זה, אמרו לנו: זה משרד הספורט והתרבות,

נכון, ועדיין אין מרכז מורשת. לפני ארבע שנים שרת התרבות עשתה אירוע נוצץ בבנייני האומה לפתיחת מרכז מורשת יהדות אתיופיה, ואנחנו עדיין יושבים פה אין מנכ"ל, אין יושב-ראש למועצה, התאגיד הזה לא פעיל.

לא נכונים. בסדר, אתה תתייחס לזה בדבריך. זה לא סביר שהמשרד הזה כ-50 מיליון שקל - - - היושבת-ראש מדברת, מציגה. הדיון כאן הוא על ספורט, לא על תרבות. היא העלתה נושא, אז כבר

מדברים על תרבות בלי שיש כאן אנשי תרבות. אבל היא מספרת על המגמה. היא מספרת על העובדה שלא ממצים תקציבים. יוסי, אני אגיד לך מה מרגיז. אבל אתה תיתן לי לדבר, נכון? בוודאי שאני אתן לך לדבר.

שאם אנחנו ניחשף למגמה, שבה במקרה דווקא התקציבים של יוצאי אתיופיה לא מנוצלים, זה בהחלט מעלה סימני שאלה וזה משהו שצריך להתייחס אליו. במשרד התרבות חד-משמעית אדוני, שמונה שנים במרכז מורשת יהדות אתיופיה הכספים לא מנוצלים, ובמשרד הספורט שלוש שנים הכספים האלה לא מנוצלים.

רחמים גאשה, שהוא גם אצן אתלטיקה לשעבר. מנכ"ל

ספורט לקידום עולי אתיופיה ברמה ארצית. משנת 95' אנחנו מפעילים קבוצות רבות של ילדים באמצעות הספורט. הספורט הוא אמצעי לכל דבר. הצלנו הרבה ילדים, הרבה ילדים השתלבו בלימודים ובצבא ועושים את המקסימום בעזרת כספים מינימליים. כששמענו לפני שלוש שנים, שמחנו שסוף סוף המדינה מכירה באוכלוסייה בתחום הספורט, אבל הכספים מתגלגלים ממשרד למשרד וחוזרים. אני מקווה שהיום נצא עם החלטה שתהיה יישומית ואז נצא לדרך. אני לא מפעיל שום קבוצה כי אין תקציב, גם העירייה לא תומכת. אני מקווה שמפה תצא הישועה. פורסמו איזה שהם קולות קוראים שענית להם או מסמכים שהיית צריך להגיש?

לא פורסם שום דבר. אני בקשר עם עופר ודולב שעושים מאמצים, אבל כנראה זה לא תלוי בהם. התכנית מתגלגלת משנה לשנה. גברת טלל דולב. אני ראשונה? אני רוצה לשמוע את המשרד שאמור לתכלל את זה. בדרך כלל למנכ"ל נותנים לדבר בסוף,

שיוכל להתייחס לכולם. אני חושבת שהעובדות מופיעות גם בכל הדוחות שלנו. לגבי שנת 2016 יש פה נסיבות מקלות, בעצם ב-2016 ההחלטה התקבלה באוגוסט, עדיין לא היה מטה יישום, לא היה בסיס להחלטה.

אבל אנחנו בדצמבר 18'. אני הולכת בצורה מסודרת אחד-אחד. אני גם חושבת שב-2016 כמעט אף אחד מהמשרדים שהיו שותפים לתכנית עוד לא התחיל ליישם את הפעולות, היישום היה מינימלי. ב-2017 הועברו שני מיליון שקלים למשרד התרבות והספורט על מנת ליישם את התכנית, כדי שהם יוכלו לצאת לדרך להוציא את מכרז הניהול ולהפעיל את מבחני התמיכה. באוגוסט-ספטמבר 2017 מבחן התמיכה הועבר על ידי משרד התרבות והספורט למשרד המשפטים.

החליט שלא ניתן לעשות מבחן תמיכה לאגודות הספורט. ברשותך, למה רק באוגוסט? למה כל כך הרבה זמן? אני וחבר הכנסת פורר יודעים למה יזמנו את הקמת מנגנון הפיקוח והבקרה. הייתם צריכים להתריע עוד הרבה לפני. אז את 2016 אנחנו יכולים להבין, אבל עד אוגוסט 2017, כשאתם מבינים שכבר המשרדים האחרים התחילו לנצל ו-2016 היתה רק שנת מעבר הרי כל הקיום של המנגנון והתכלול הוא על זה, הוא על זה שבעבר היתה תכנית חומש ואף אחד לא ידע לאן הכספים הלכו ואף אחד לא עקב אחרי הכספים שאמורים להיות השקעה לשילוב מיטבי של יהודי אתיופיה. בסוף אנחנו מצאנו כפתרון ההולם ביותר את הקמת המנגנון שלכם. אני יכולה להגיד מה עשינו. משרד התרבות והספורט, שאנחנו התחלנו לעבוד מולו בנובמבר 16',

לכתוב את מבחן התמיכה. מבחן התמיכה עבר את כל השלבים שהיה צריך לעבור. כתיבת מבחן תמיכה זה תהליך

של שמונה חודשים? כן, יכול לקחת בהחלט שמונה חודשים. אז איך זה לא הלך עם המשרדים האחרים? אני באמת לא מבינה את זה, צר לי. מפני שמשרדים אחרים לא השתמשו במבחן תמיכה. כן יושב מולי מנכ"ל טנא בריאות. גם במשרד הבריאות כתיבת מבחני תמיכה בממשלה יכולה לקחת מעל חצי שנה ואפילו יותר, צריכים הרבה מאוד אישורים. הבעיה עם מבחן

הספציפי - - - זה גם עניין של רצון טוב לפעמים. לא רק, לא. כל מבחני התמיכה שנכתבו, נכתבו שלושה מבחני תמיכה במסגרת התכנית: מבחן תמיכה במשרד הבריאות, מבחן תמיכה במשרד הספורט ומבחני תמיכה במשרד החינוך, פחות או יותר כולם הגיעו ואושרו אחרי שמונה,

הכספים שיועדו לתכנית הזאת את אומרת את זה גם בתור

מבחינת משרד הספורט לא נוצלו? לצערנו לא. בכל זאת תן לי עוד שני משפטים, אם כבר פתחנו. מכיוון שמשרד המשפטים לא אישר את מבחני התמיכה, היינו צריכים לחשוב על תכנית חליפית. ערכנו היוועצות עם משרד התרבות והספורט ושקלנו או לשנות את החלטת הממשלה או לעבוד בדרך אחרת. משרד התרבות והספורט אמר שתוך מספר חודשים - - - מתי הוא אמר את זה? בספטמבר, אוקטובר 2017, כאשר בפברואר 2018 הם הביאו תכנית לוועדת השרים והבטיחו שהיא תהיה ביישום מידי. בסופו של דבר נכתב קול קורא לרשויות המקומיות והקול הקורא לא הופץ. עדיין לא התפרסם המכרז על ניהול התכנית. מבחינתנו, שני מיליון שקלים יושבים במשרד הספורט, כשיש התחייבות שלהם שהכסף הזה יוחזר לתכנית ברגע שהיא תתחיל לנוע. שני מיליון שקלים נוספים אנחנו הסטנו למשרד החינוך לחוגים לילדים, שלפחות הכסף ישמש למשהו.

אתם לקחתם בלי להתייעץ? הרי יש לכם חובת היוועצות. אתם הסטתם? כי אז לא אמרת גם שהסטתם את התקציב. אמרתי שהסטנו את התקציב אפילו בוועדת הכנסת - - - סליחה, את מעולם לא אמרת ליוצאי אתיופיה, שהכספים של הספורט הוסטו לחוגים, כי לחוגים יש חמישה מיליון משל עצמם לתכנית "מפתחות". חברת הכנסת תמנו, קודם כל התקציב של הספורט יושב אצלנו, יושב במשרד ראש הממשלה, הוא לא יושב במשרד הספורט, הוא חלק מתקציב מטה היישום.

יש לנו מספיק תקציב גם להחזיר לספורט. כדי שהתקציב לא יחזור לאוצר, תגברנו פעילות אחרת במשרד החינוך. האוצר היה אמור להעביר להם חמישה מיליון. אני רוצה לשמוע את ההתייחסות של משרד המשפטים. מה מורכב כל כך בתקנות התמיכה לעניין ספורטאים יוצאי אתיופיה, שלוקח חצי שנה לפחות כדי לאשר אותן? אני מתלבט מאיפה להתחיל. לגבי משך הזמן - - - תתחיל מזה שיש החלטת ממשלה שלא מיושמת כבר שלוש שנים. החלטת הממשלה, לפחות החלק שהועבר לטיפולנו לא נגזר מתוך החלטת הממשלה. מבחני התמיכה שהעבירו אלינו, במקרה או לא במקרה אני מחזיר את העניין הזה שלא היה מדובר בלשון החלטת הממשלה בשילוב הקהילה האתיופית באגודות ספורט, לא היו מבחני תמיכה באגודות ספורט, אלא מבחני תמיכה בעריכת חוגים לילדים יוצאי אתיופיה. זה מה שהם העבירו לך?

אלה מבחני התמיכה שאני נדרשתי לבדוק, הם לא נגזרו מהחלטת הממשלה. גם לגבי העניין הזה - - - אני לא מצליחה להבין, או שיש פה שורה של שקרנים, או איך אתה אומר חוגים? מה הם העבירו אליכם? אני רואה שמשרד הספורט מסמן לי בידיים שאולי אני לא מדייק, כי בכל זאת עברה שנה ומשהו ואני לדיון הזה לצערי נאלצתי להתכונן רק בשעה האחרונה, אז נדייק בהמשך אם צריך. אבל לגופו של עניין, אנחנו הבענו הסתייגות מהקצאה של כספים במסגרת מבחני תמיכה בתחום הזה שצבועים לאוכלוסייה מוחלשת מסוימת. מה זה הבעתם הסתייגות? על החלטת הממשלה הבעתם הסתייגות? זו היתה החלטה של מדינה. לא החלטת הממשלה - - - אנחנו מקצים כסף צבוע להמון אוכלוסייה, מה פתאום בער בכם להתנגד?

מבחני תמיכה לא צבועים לפי סוג אוכלוסייה ולא לפי כיפה ולא לפי גזע, והדברים ידועים. שמעת פעם על ייצוג הולם?

שמעת פעם על ייצוג הולם של נשים, של שחורים, לא שמעת על זה מעולם? נעשה לך פה שיעור? תני לי להשלים. הדבר האחרון שרציתי זה להגיד לא על מבחני תמיכה לאוכלוסייה מוחלשת. תאמינו לי שניסינו להגדיר, לתאר למה האוכלוסייה האתיופית - - - זאת אומרת שאתם מתנגדים להחלטת הממשלה? לא למבחני תמיכה שמיועדים למוסדות ציבור שהם לאוכלוסייה רחבה אני לא יודע להסביר למה נותנים דווקא לאתיופים ולא לאוכלוסייה - - - אתם לא לקחתם חלק בתכנית לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה בישראל? תיכף משרד הספורט יאמר את שלו - - - מותר לכעוס על משרד המשפטים,

אנחנו נגיע למשרד הספורט, רק אני לא יודעת באיזה סרט - - - אני רק חייב לומר בהקשר הזה, כשיצאנו לדרך בתכנית הזאת לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה, עוד בממשלה הקודמת התעקשנו שישולבו משרדי

גם משרד המשפטים. אגב, גם בתוך משרד המשפטים ישנה תכנית ספציפית בעניין הזה, אם זה במאבק בגזענות כאחת מאבני הדרך של התכנית לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה. אני לא מצליח להבין, איך כשמגיעות תקנות תמיכה ממשרד הספורט שנוגעות להחלטת הממשלה, אתם אומרים: מה פתאום אתם מייחדים את זה לאוכלוסייה מסוימת? אתה גם יכול להגיד שאתה תבדוק את זה, כי אני רואה אותך מתפתל. אני מוכן לבדוק את זה שוב. הסיטואציה היא לא נוחה - - - היום יוצאי אתיופיה מקבלים מלגה להשכלה גבוהה. לשיטתכם משרד המשפטים, בואו לא נתמוך בכלל ביוצאי אתיופיה. כמעט כל התכניות ליוצאי אתיופיה זה על בסיס - - - ברשותכם אם תתנו לי להשלים, דבר ראשון שביקשנו לברר כשהתבקשנו לאשר מבחני תמיכה שמיועדים לאוכלוסייה מסוימת, התבקשנו לברר מה ההצדקה המקצועית לזה, ועד כמה הם מיוצגים היום באגודות הספורט, מה האחוז באוכלוסייה, מה האחוז בו הם משולבים באגודות הספורט. נאמר לנו שזה פחות או יותר אותו אחוז, זאת אומרת יש ייצוג הולם שהוא שווה ערך - - - מי אמר לכם? משרד התרבות והספורט. לא עצרנו שם, ניסינו לחדד בכל זאת.

אתם בעצמכם אמרתם להם שיש ייצוג הולם, אתם אמרתם להם שיש ייצוג הולם בזמן שאין. אתם אמרתם שיש ייצוג בכדורגל, בדברים המקצועיים, במקום להגיד להם את האמת. להגיד להם את האמת, שלא רק שהפוטנציאל לא מנוצל בתוך הקהילה, להגיד להם שגם אי אפשר. אי אפשר כי אנחנו יודעים בדיוק איפה יוצאי אתיופיה ממוקמים מבחינת שיעורי עוני. אל תנסו עכשיו להפיל עליהם, על משרד המשפטים. עזוב את זה שבעיניי משרד המשפטים ממש מגלה בורות בסיסית. לכו לארצות הברית, תלמדו על ייצוג הולם, מה זה שוויון מהותי ולא רק שוויון פורמלי, אבל אתם? אני חייב לציין שבמבחני תמיכה אחרים במשרד הבריאות אנחנו אישרנו תכנית מיוחדת למגזר האתיופי, בגלל שהוכיחו בצורה ברורה שיש אוכלוסייה בסיכון שהיא שונה מכלל האוכלוסייה. אבל יש פה החלטת ממשלה, אתם משרד ממשלתית,

הפטנט שבו אתם עוצמים את העיניים ואתם כאילו נחתם עכשיו מהחלל החיצון פה, לא קשורים לכלום; אז אתם לא יודעים שיש החלטת ממשלה, ואתם לא יודעים שהיתה מחאה, ואתם לא יודעים שיש תכנית לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה, אתם פשוט אומרים: לא הוכיחו לנו. מי צריך להוכיח לכם? ממשלת ישראל, שאתם חלק ממנה, החליטה. תתייחסו לכלל החלטות הממשלה. ההיתממות הזאת וטמינת הראש בחול, הרושם לפחות שאני מקבל ואני מניח שגם חבריי פה לוועדה הוא שמשרד המשפטים טמן את הראש בחול כדי לטרפד את ההחלטה הזאת, זאת המשמעות. למה חוקקו חוק העדפה מתקנת? למה חוקקו אותו? זה לא מסובך, יש תקדימים, יש החלטת ממשלה. זה לא מתפקידם של משרד הספורט. אל משרד הספורט יש לנו הרבה טענות, אבל זה לא התפקיד שלהם להוכיח לכם את הצורך. אני חושב שבחלוקת תמיכות למוסדות ציבור אנחנו מחויבים לשמור על שוויון גם בין האוכלוסיות המוחלשות. אתה לא מתייחס לשום דבר ממה שאנחנו אומרים ואתה לא מתייחס להחלטת הממשלה. חזרתי ואמרתי, המסמך שעבר לפנינו לא נגזר מהחלטת הממשלה - - - מנכ"ל משרד התרבות והספורט, אתה תבחר מי מאנשי הצוות שלך תרצה שידבר. אני אומר כמה דברים ואחרי זה דודו ועופר ישלימו. אני קודם כל רוצה לומר שאני הגעתי לכאן, כי אני מייחס חשיבות גדולה מאוד לנושא הזה. בימים כתיקונם זה דבר שראש מינהל ספורט יכול היה להציג יחד עם הסגן שלו שמטפלים בזה ביום יום, אבל אני חושב שכמנכ"ל המשרד, בגלל החשיבות שאנחנו מייחסים לסוגיה הזאת ובגלל הרגישות שאנחנו מייחסים לאוכלוסייה האתיופית, אני הגעתי לכאן גם להציג את הדברים. לאחר שגם עשיתי בדיקה או למידה אצלנו במערכת, אני רוצה להציג את הלמידה ואת התובנות שלנו וגם את המסקנות שלנו ברשותכם. קודם כל, אני רוצה לומר שאנחנו מצרים על זה שזה נמשך הרבה מאוד זמן. אנחנו לא חושבים שזה היה צריך להיות, אבל זה לא נעשה מתוך שאננות, רשלנות או חוסר אונים. לדעתי, זה נעשה מתוך בחירה של אסטרטגיה לא נכונה. כוונת מנהל הספורט היתה לתת מענה רחב, שיאפשר

של אנשים מתוך האוכלוסייה יוצאי אתיופיה גם כמאמנים, גם כרכזים,

ההחלטה האסטרטגית היתה וכאן אולי היתה הטעות הגדולה להשקיע בספורט ההישגי ולא רק בספורט העממי. ברגע שהיתה החלטה להשקיע בספורט ההישגי ובנו מבחני תמיכה בספורט ההישגי, התחילו לראות איפה נמצאים יוצאי אתיופיה בספורט ההישגי ביחס לאוכלוסיות אחרות ולא במבחן תמיכה, באותו רגע נכנסו למסלול כמעט בלתי פתיר. לא עשו את זה מתוך רוע, לא מתוך שאננות, אלא איזושהי כוונה אמיתית ורצון אמיתי לייצר כאן איזה אקוסיסטם חדש, שבו בוחרים מאמנים,

מדריכים וספורטאים בכל הטיפול הזה. אבל ברגע שלוקחים את זה לעולם מבחני התמיכה, באותו רגע זה היה כמעט תסריט כתוב מראש שההצלחה לא תצמח כאן.

ממש קל לבוא ולהגיד על כל הנושא של התמיכות. תתייחס לזה, שהוא אמר שאתם אמרתם שיש ייצוג עודף של יוצאי אתיופיה בתחום הספורט ההישגי. תאמין לי שאנחנו ישבנו ואמרנו ספורט הישגי, לצד זה שמנו חמישה מיליון על תכנית "מפתחות". אנחנו ידענו בדיוק למה אנחנו מכוונים, והוא אמר שהוא קיבל מכם את זה שיש ייצוג יתר, תגיד לי מה הנתונים. הנתונים הם נתונים של הלמ"ס, והם נתונים עובדתיים, ואנחנו בטח לא מספרים סיפורים,

תוקפים את המשרד, בלי לדעת בכלל מה הם מדברים. אני מבקש שלפחות תתנו לי כמנכ"ל המשרד לדבר עד הסוף לייצג את העבודה של המנהל עם כל מה שנעשה כאן. אני מבטיח לך שאני אתן לך לדבר. אני רק מבקש שתתייחס לעוד משהו, כי אני לא רוצה שתינעלו רק על מבחני התמיכה. לא, תיכף אני אגיד לך מה אנחנו עושים. הייתם אמורים לגייס צוות, היו אמורים להיות עוד כמה דברים.

ללכת והדרך שבה אנחנו נוכל לבצע את זה באופן מהיר, כי אני חושב שהמינהל בחר באסטרטגיה לא נכונה, אבל הוא עשה את זה מתוך כוונת אמת לתת כאן פתרון מערכתי אמיתי. בגלל שנבחרה האסטרטגיה הזאת, היא לא צלחה. אני אגיד מה כן. מדובר במינהל הספורט, שהרגישות שלו יותר גדולה מכל מי שאני מכיר לאוכלוסייה הזאת. זה המשרד שעוד לפני בכלל שהעליתם את הרעיון של החלטת ממשלה כזאת, מקדם שילוב של יוצאי אתיופיה בתוך מסגרות ספורט עממיות, מתעדף את האוכלוסייה הזאת כמעט בכל סל הספורט שלו, בכל הפעילויות ברשויות המקומיות, נותן כל שנה מיליון שקל לשילוב של יוצאי אתיופיה בתוך קבוצות כאלה ואחרות ברשויות מקומיות. אף אחד במינהל הספורט לא חיכה להחלטת ממשלה כדי לשלב את אוכלוסיית יוצאי אתיופיה. היתה כאן החלטה לנסות לקדם את הספורט ההישגי. כשבאו ובחנו את זה, אמרו: נעשה את זה באמצעות מבחני תמיכה, כי לא ידעו איך עושים את זה אחרת, וזאת לא היתה דרך נכונה. לכן הפרוצדורות והבירוקרטיה איכשהו נגסו בכל התהליך הזה. המסקנה שלנו וזאת המסקנה שגם עולה בדיון שאני קיימתי שאנחנו רוצים לעבור למסלול, שבו אנחנו יודעים לעשות דברים, כפי שעשינו בדברים אחרים, שזה המסלול של סל ספורט. יותר קל לנו לחלק את הכסף שם באמצעות הרשויות, יותר לעשות את הבקרה. יש מרכז שנמצא עכשיו ברגע זה באוויר מבחינת רכזים. זה יישאר ברשויות. המכרז הזה גם לא היה מכרז נכון, ולכן אנחנו עכשיו נעשה את המכרז באמצעות חברה שתעסיק את כל מהלך הבקרה, הליווי והניהול של כל הפרויקט הזה. מה זאת אומרת באמצעות חברה? יש כאן שני מסלולים. אני לא יודע אם צריך בוועדה לפרט את ההתנהלות שלנו, למעט העובדה שאנחנו בונים מסלול אחר עכשיו, שיאפשר לנו לנהל את הפרויקט הזה החל מינואר באופן מידי ולא להמתין יותר. ספורט חובבני או ספורט הישגי? אנחנו רוצים לעשות את התקצוב באמצעות הרשויות, באמצעות סל הספורט, כי זה דבר שחייבים לעשות במידי, בלי מבחני תמיכה ובלי כל הדברים הללו, כי זה כלי שאנחנו באמצעותו יודעים לתת מענה מהיר, ואת כל מה שקשור בשילוב מאמנים, רכזים - - - מה זאת אומרת בסל הספורט? איך אתה נותן את זה? בסל הספורט יש מדדים, זה מנוהל בתוך המשרד במתכונת מאוד גמישה. אנחנו עושים את זה בהיקפים גדולים, תקציב של קרוב ל-50 מיליון שקל במשרד. אז עכשיו יש לך חמישה מיליון שקל ליוצאי אתיופיה,

איך זה מגיע בסוף לספורטאים יוצאי אתיופיה בקריית משה?

זה מגיע באמצעות הרשות המקומית, מנהל המתנ"ס או מנהל הקבוצה שפונה,

אנחנו בוחרים חברה באמצעות רכזים שינהלו, ילוו ויפקחו על זה, יתנו לנו את המדדים, יגישו תכניות. זה דבר שאפשר לעשות בלי כל הבירוקרטיה עד עכשיו.

במידי בתחילת שנה, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. שהרשות תקבל את הכסף? - - - הרשות, כי זה מה שמאפשר לי סל הספורט לעשות. אחרת את הולכת למבחני התמיכה, אחרת את צריכה לעשות מדדים. אנחנו רוצים מבחני תמיכה ושמדינת ישראל תגיד שהיא נגד ייצוג הולם. אני רוצה לשמוע את זה, כי אז אתם בעצם - - - פנינה, את רוצה לעזור או שאת רוצה מלחמות? אני לא רוצה חאפ לאפ. אז לא חאפ לאפ, לא יהיה חאפ לא. אם לא רוצים חאפ לאפ ואתה יודע טוב מאוד, אתה מכיר את הרצינות שלי. אתה יכול להגיד עלי הרבה דברים, סיבוב אני לא עושה עליך, נכון? אתה הספקת להכיר אותי.

תקשיב טוב, בסוף אנחנו לא נקבל ספורט חובבני ולא נקבל חוגים. אנחנו רוצים ילדים שרוצים לשחק כדורגל ויש להם כישורים, שייכנסו לאגודות. אנחנו רוצים שילדים ילכו לטניס. אנחנו רוצים אתלטים. אני לא רוצה מבחני תמיכה ושמדינת ישראל תגיד שהיא נגד ייצוג הולם. סיבוב אני לא עושה עליך, אתה הספקת להכיר אותי. אני לא רוצה כל מיני רשויות כושלות שייקחו את הכסף של יוצאי אתיופיה ולא יעשו איתם כלום. זאת עניין של בקרה ופיקוח. היתה תכנית "פרחי ספורט" שהתנהלה בחמש השנים האחרונות ועכשיו משנה את פניה. התכנית הזאת עשתה מה שאת אומרת, מה היא עשתה? לקחה את הילדים, קלטה אותם בשנתיים הראשונות, ואחרי זה בשנה שלישית,

קלטה את הטובים ושילבה אותם בתוך האיגודים ותקצבה את אלה שבאמת ידם לא היתה משגת. אנחנו רוצים לבנות תכנית שלמעשה מתעדפת כמו שצריך דרך אגב, אנחנו מקבלים את זה לגמרי, זה מה שצריך לעשות, לתעדף את האוכלוסייה של יוצאי אתיופיה ולשלב אותה, כי אנחנו יודעים שהשילוב הזה הוא לא קשור לספורט. הוא העצמה, הוא עוצמה, הוא ביטחון עצמי, הוא מתן כלים

כל מה שאנחנו יודעים כולנו, אנחנו לגמרי שם. מאחר שכל המסלולים שנבנו עד היום לא מאפשרים את זה, הם גם גורמים לבירוקרטיה לייצר סחבת על גבי סחבת על גבי סחבת,

אנחנו מציעים מסלול,

תקרא לנו עוד חודשיים,

ואנחנו נדווח.

אני אגיד לך מה מרגיז, באמת ובשיא הידידות. מדובר בתכנית שהתחילה ב-2016. אנחנו נמצאים כבר אפשר לומר ב-2019, ואתה אומר לנו: בואו תבחנו אותנו בעוד חודש. מה אתה אומר לחבר'ה שיושבים פה? חשוב לי לומר את זה, כי אני מכיר את התהליך הזה מתחילתו. כשהסתיימה תכנית החומש הקודמת, באה הממשלה ואמרה: יש משבר אמון, קהילת יוצאי אתיופיה לא מאמינה יותר לממשלה, כי היא שבעה מהבטחות של תקציבים שלא מגיעים ליעדם, שחמש שנים לא הגיעו ליעדם; וניסינו בשיתוף פעולה אגב עם הקהילה, כולל זה שביקשנו שהקהילה תיקח חלק גם במנגנוני הפיקוח והבקרה, כדי שהדבר הזה בדיוק לא יקרה. אנחנו מגיעים עכשיו,

17', 18' הלכו לפח, ואתה אומר: היא תבחן אותנו ב-19'.

יכול להיות שאני יכול לקבל את מה שאתה אומר,

אבל בשורה התחתונה יש דברים שאי אפשר לתלות אותם רק בתמיכות.

אני רציתי לחדד משהו, ואני מקווה שהבהרתי את זה, ואם לא הבהרתי את זה אני רוצה להגיד את זה פעם נוספת.

המשרד הזה עושה את זה, ועושה את זה בהנאה. תיארתי ואמרתי שיש כאן מאות ילדים, אם לא יותר מזה,

במימון של המשרד מדי שנה, אם במלגות ואם בפעילות במסגרת "פרחי ספורט", ואם בפעילות במסגרת הקבוצות בתוך הרשויות המקומיות. אף אחד לא חיכה לתכנית הזאת כדי לשלב את אוכלוסיית ילדי אתיופיה. לתכנית הזאת היתה מטרה מאוד מסוימת, לנסות לגעת בספורט ההישגי. המתכונת שבה נבחר לטפל בספורט ההישגי, מבחני תמיכה, היא לא מתכונת מוצלחת, הביורוקרטיה כאן מקשה. לכן אנחנו בונים עכשיו מסלול נפרד, שונה, אחר, שיאפשר לממש את זה באופן מידי, זה מה שאנחנו נעשה. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שהמשרד חיכה לתכנית הלאומית כדי לטפל באוכלוסיית יוצאי אתיופיה. המשרד הזה עושה את זה עוד הרבה לפני שמישהו חשב על התכנית הזאת בכלל.

- - - האמת היא שקודם כל אני שמח שכל התכנית כנראה לא יושבת במשרד המשפטים, כי כנראה לא היתה זזה. ממשלת ישראל החליטה ב-2014 על תכנית לשילוב מיטבי של בני הקהילה, ואני מחזיק את המסמך, שאני לא יודע איך אדוני המנכ"ל הולך ליישם.

200 תלמידים

450 באתלטיקה, בכדורגל 600, בכדורסל 400, בג'ודו 180, בענפי קרב ואחרים 200. יש פה טבלה בהחלטת ממשלת ישראל. אתה הזכרת את תכנית החומש, כולם מכירים את סיפור תכנית החומש, והיתה גם מחשבה שהעניין הזה יישב במשרד ראש הממשלה בגלל הסמכות שיש למשרד ראש הממשלה כמשרד שעומד מעל כל המשרדים ולא כפי שהיתה תכנית החומש במשרד הקליטה, אז חשבנו שמשרדי ממשלה לא כל כך מסייעים בגלל שמדובר במשרד מקביל. התכנית הזאת מסתיימת ב-2020. שנה לפני סיום התכנית, משרד הספורט, משרד התרבות הולך להתחיל את התכנית. מה שקרה, מה שפחדנו ומה שקיווינו שהדרך החדשה תעשה, מה שלא קרה במסגרת תכנית החומש וכו' וכו', שהפעם באמת תהיה תכנית

דרכי עבודה אחרות, תועלת אחרת, תביא שינוי אחר ומה שאנחנו רואים שזה יותר גרוע מכל מה שהיה, משרד ממשלתי ששקל לא הוציא מכל המיליונים שעמדו לרשותו לקידום הספורט.

אני רוצה את ההתייחסות של אבי לוי מההתאחדות לכדורגל. הזמנתם אותנו. הוזמנת. יש איזושהי תכנית מיוחדת של ההתאחדות לכדורגל שמתוקצבת על ידי משרד הספורט כדי לקדם כדורגלנים יוצאי אתיופיה? אני חייב להגיד שאנחנו כהתאחדות לכדורגל, אין אצלנו את האיפה ואיפה, כולם משחקים. אני פעם ראשונה גם נחשף לתכנית הזאת ורואה את זה,

זה באמת היה מחולק, אני חושב שהרבה אגודות אצלנו שהן יוצאי אתיופיה, היו נהנות מזה. יכול להיות שהיו קבוצות שהיו משקיעות יותר בשילוב יוצאי אתיופיה. אנחנו מדברים על הילדים שאנחנו רוצים אותם משולבים ולא מופרדים.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 חד משמעית. יש קבוצה ברחובות שקוראים לה בני יצ'אלאל, שהם כולם יוצאי אתיופיה, ויש להם מחלקות נוער ויש במכבי אשקלון את מני יאסו. אני חושב שבכלל ההתאחדות לכדורגל אצלנו, כמו שאתם יודעים יש מיקס, יש לנו שחקנים בנבחרת מאתיופיה, מאמנים היום בליגה מקצוענית, הרבה ילדים מאתיופיה, ליגת מסאי שלא שייכת להתאחדות הכדורגל. אנחנו תומכים בהם, בלי שום קשר לתכנית הזאת, והלוואי וזה היה יוצא לפועל.

עמיר בן צבי, מנכ"ל עמותת ערכים בספורט ואחרי זה אני אסכם. אני רק נותן דוגמה על פעילות אחרת שמתרחשת במגדל העמק עם קבוצה שנבנתה מתוך מגדל העמק. משחקים בנהלל, בשלוחה של מכבי חיפה, ביוזמה שהתחילה עם יוצאי הקהילה האתיופית יחד עם גמלאי המוסד שתורמים את זה מכספם. זה לא צריך להיות מכספים של הגמלאים או

אלה תכניות ששר הספורט תומך בהן. זאת הדוגמה של תכניות ששר הספורט תומך בהן. זה בהחלט יכול להיות פתרון.

אני מצטער על קוצר הזמן, אבל אני יכול להרגיע את כל הנוכחים פה. האשליה הזאת שאתיופים מקבלים יותר צריכה להיפסק.

יש הנחיה של היושב-ראש לנעול את הדיון בזמן, ואני אעשה את זה. דווקא בגלל זה אני גם אקבע דיון מעקב לעוד חודש בעניין הזה, כדי לראות במה התקדמנו מאז. אני כן רוצה להוציא סיכום ושיהיה סיכום של הדיון הזה. ראשית, הוועדה סקרה את הנושאים שהיו אמורים להיות מטופלים על ידי משרד התרבות והספורט ולא טופלו,

שתקציב שיועד לפי החלטת הממשלה לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה בישראל לא נוצל משנת 2016. אני רק רוצה להדגיש שמדובר בשני מיליון שקל שהמדינה העמידה. אני מסתכל על התקציב שמופיע במסמך שחתום עם נייר המכתבים של המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט: מרכזי תקצוב לתכנית שנתית כוללת לארבעה מיליון ש"ח ב-2016 וחמישה מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים 17', 18' ו-19'. לא להאמין, זה לשקר את השרים ואת ראש הממשלה. - - - נכונה. זה מסמך שלכם מה-8 ביוני 2016,

זה מסמך במידה והתכנית - - - בסדר, זאת החלטת הממשלה. - - - בסופו של דבר, זה מה שהיה אמור לקרות וזה מה שהייתי מצפה מהמשרד לעשות. העדתם אתם שהאסטרטגיה שבה בחר המשרד כדי לנצל את התקציב היא אסטרטגיה לא נכונה. אני חייב לומר שנראה שהמשרד לפחות בשלוש השנים האלה נכשל ביישום התכנית והנושא הזה הוזנח. אני חייב לומר הוזנח

שכשלא מאושרות תמיכות או משהו נתקע, לא יכול להיות שזה נתקע כל כך הרבה זמן.

לא יכול להיות, שאנחנו מגיעים לסוף 2018 ושום דבר עוד לא הגיע ליעדו. המשרד התעלם מהיעדים ומהמדדים שבהחלטת הממשלה ובתכנית שהוצגה בפני - - - אדוני היושב-ראש, אתה עושה סיכום שכולו כאילו פסק דין של בית משפט, איזה מן סיכום זה? מה שאתה אומר, לא עולה בקנה אחד עם הדיון, זה כאילו מה שנכתב לפני הדיון. מה שאני אומר זה מתוך מסמך של משרד התרבות והספורט. אדוני המנכ"ל, מהרגע שדיברת אתה אומר שאתם טלית שכולה תכלת. פנינה, אני קורא אותך לסדר, אל תפריעי לי . אני אגיד לך את האמת, יש לי כבוד אליך, אבל אני מתביישת בצורת ההתנהלות של המשרד שלכם - - את מה שאני קורא יוסי - - - - - ואני מתביישת בכלל שאתם לא אומרים: חטאנו ופשענו. הסיכום לא עולה בקנה אחד עם מה שנאמר בדיון.

את מה שאני קורא, אני קורא מתוך מסמך שלכם, את היעדים ואת המדדים. אבל אתה שמעת דברים. שמעתי דברים, שמעתי שלא עבדו טוב תקנות התמיכות - - אבל הסיכום לא עולה בקנה אחד עם מה שנאמר

ושמעתי שלא גייסתם רכז. אתה מספר לי עכשיו - - אני לא מספר לך שום דבר. - - ומעבר לזה שאתה נוזף בי באמצע כשאני מסכם דיון, אתה בא לפה ואתה מספר לי שבינואר 19' אתה תגייסו רכז ארצי ושלושה רכזים מחוזיים, כשזה היה אמור להיות בתחילת 17', אז אל תספרו לי שעשיתם משהו. שום דבר לא עשית מהתוכנית הזאת.

תגיד מה שאתה רוצה, אני חלילה - - - זה ברור שאני אגיד מה שאני רוצה ואתם תעשו מה שאתם רוצים, הרי ככה זה עובד כל הזמן.

אתה יכול לומר מה שאתה רוצה, רק אני אומר - - - יוסי, זאת הצגה. חן, זאת לא הצגה. חן, זאת לא הצגה. צאי החוצה, צאי החוצה. צאי החוצה עכשיו.

לא רוצה לשמוע אותך, חוצפנית.

חוצפנית, תצאי החוצה. אתה עושה כאן הצגה. צאי החוצה מיד. הצגה. חצופה. אל תאמינו להצגות האלה. אני מבקש להכניס לפרוטוקול הדיון, שהוצאתי מהדיון את היועצת של שרת התרבות והספורט, שטענה שהדיון הזה הוא הצגה. הוועדה כאן, מי שנוכח כאן, גם אני וגם חברת הכנסת פנינו תמנו שטה, נגיש תלונה לוועדת האתיקה בנושא הזה. חברת הכנסת מירי רגב תצטרך לתת תשובות לחוצפה הזאת שהתקיימה כאן, כולל זה שמפריעים לי באמצע כשאני מסכם דיון. אני אומר לך יוסי בכל הידידות, אתם יכולים לבוא ולהגיד: טעינו. תבואו באומץ ותגידו: טעינו, לא ניצלנו את התקציבים. לא יכול להיות שהאנשים שיושבים כאן, לא מגיעים אליהם התקציבים בסוף ואתה מתחיל לספר לי סיפורים. יושב פה נציג משרד המשפטים ואומר לי: לא ידענו שיש העדפה מתקנת ליוצאי אתיופיה. תגידו, על מי אתם עובדים? אתם ממשלה או מה אתם? מה שקרה פה זאת שערורייה שאין כדוגמתה. אין כדוגמתה. ישנו תקציב של 14 מיליון שקל מהשנים 16', 17' ו-18' לפי מסמך של משרד התרבות והספורט שלא נוצל. הוועדה מצפה לשמוע בחודש הקרוב, כיצד מתכננים לנצל את התקציב הזה ב-2019. אני רוצה לומר לך משהו יוסי על זה שאתם מיתממים לי פה. בוא תעבור על הסיכומים הקודמים של הדיונים שלי, כשביקשתי מכם חומרים ולא הגיעו, כולל הסיכום על הדיון האחרון שלא הגיע, החומר מהדיון הקודם בעניין הטוטו, ואמרתם לי שתשלחו אותו מיד ולא שלחתם. שום דבר לא הגיע אלינו, אז אל תספרו לנו סיפורים. הישיבה נעולה.

13:58.